אנחנו עוברים לדיון בהצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 120) (תיקון מס' 2), התשפ"א-2021.

מוסרת את ההסתייגויות שלנו.

תיקון פקודת התעבורה (מס' 120) הוא חוק שעבר בשנת 2018, שמטרתו